יהיה לך זמן להצביע עד 16:00. אני אומר לכם חברים,

כי מצד אחד מהר מאוד תביני שהציבור לא כל כך מעריך את ההחלטה הזאת. יכול להיות שכמה בעלי בריכות וחדרי כושר ימחאו לך כפים. למרות שרצינו לעשות אתך הסכם שגם